אני פותח את הדיון. אני מתנצל על האיחור, היה פה דיון עד ממש שתי דקות לפני שהדיון הזה התחיל.

הנושא שלו הוא מערכות יחסים אלימות בין